בוקר טוב לכולם. אני מתנצל על האיחור. אנחנו כאן בעקבות בקשה לדיון של חבר הכנסת אחמד טיבי. אנחנו שמחים לראות אותך בוועדת החינוך של הכנסת. אני מניח שזו הפעם הראשונה שלך פה? אנחנו בדיון ספציפי מאוד, ואני סומך עליך שאם רצית שהוא יבוא לפה הוא כנראה גם מלמד על משהו והיה חשוב לדון בו, על פיטורי מנהלת בית ספר חיוואר בחיפה. אני בטוח שאתה תציג את זה טוב ממני. בבקשה חבר הכנסת טיבי. בוקר טוב, תודה רבה. אני בדרך כלל לא מביא לכנסת מינוי או פיטורי מנהלים, ואני לא צריך להביא. הנושא הרבה יותר רחב וקשור לבית הספר עצמו, אך מבחינה טכנית לא היה אפשר לשנות את שם הנושא ואת הבקשה לנשיאות הכנסת. בית ספר חיוואר הוקם בדמות עמותה רשומה תחילה, ולאחר מכן כבית ספר רשמי שנפרד מהעמותה. בבית הספר לומדים כ-280 תלמידים ב-12 כיתות. בית הספר סבל וסובל מהזנחה פיזית קשה מאוד, צפיפות בכיתות שאינה עומדת בתקנים. אין כיתה אחת תקנית בבית הספר. רוב הכיתות בגודל 45 מטרים. הכיתות צפופות, החצר תקנית ל-90 תלמידים, אין פינות ללמידה פרטנית, אין ספרייה, אין חדר מחשבים, אין מעבדה, אין אולם ספורט. אפילו חדר המורים הוא בגודל של 15 מטרים. בחודש מרץ 2018 אישרה הוועדה לשימור אתרים של עיריית חיפה בקשה להיתר בנייה לשיקום המבנה הסמוך לחיוואר לצורך הרחבתו של בית הספר. העברתו של המבנה אושרה באפריל 2019, ובנוסף לשיפוץ המבנה יצא מכרז והיה זכיין שזכה במכרז, אך עד היום הוא לא בוצע. ברקע הדברים חשוב לציין שבשנים האחרונות עבר בית הספר טלטלות רבות בתפקיד מנהל או מנהלת בית הספר, שכן בארבע השנים האחרונות הוחלפו ארבעה מנהלים בבית הספר, שהלך והידרדר מבחינת האקלים החינוכי, האלימות גברה בקרב קהילת בית הספר מורים, תלמידים והורים, ומבחינה לימודית חלה הידרדרות משמעותית ואף התחילה מגמה של נשירה, סמויה וגלויה, של תלמידים ושל מורים. בשנת הלימודים תש"ף מונתה מנהלת עם ניסיון ועם חזון, גברת מרים חרב אבו עיסא. הגברת חרב הביאה איתה יכולות וכלים רבים אשר הצליחו להוביל לשינוי מהותי בפעילות בית הספר, הצוות החינוכי והקשר עם התלמידים וועד ההורים. היא נפגשה עם ההורים ועם המורים וייצבה את בית הספר, עם כמעט אפס אירועי אלימות. היא ניהלה שיחות עם ההורים, התלמידים והמורים, הקשיבה ושיפרה המון בבית הספר. היא דאגה לתנאים הפיזיים הכי בסיסיים לתלמידים, קידמה את התלמידים מבחינה לימודית ועבדה בשיתוף פעולה מלא לטובת בית הספר. היא הייתה לסיפור הצלחה בחיפה שכולם הכירו והוקירו. היא קיבלה חוות דעת חיובית ממפקח בית הספר, מר סאלח זאהר. בנוסף לזה היא עברה הערכה על ידי מפקח בית הספר והתקדמה בדרגה. כל זה לא מנע ממשרד החינוך לסיים את עבודתה. כמו בתחילת דבריי, הדגשתי שהעניין הוא לא פרסונלי, אני גם לא מכיר את המנהל או את המנהלת שמונו, אני לא יודע מי מונה, יכול להיות שהם בסדר, אין לי ביקורת על מי שיבוא אחריה, אבל יש לי מה לומר עליה ועל פועלה. אנחנו בוודאי לא מעוניינים להתערב, כפי שאמרתי בתחילת דבריי, בעניין המינויים, אם כי הפיטורים האלה, או סיום העבודה, הוציאו את המורים, את התלמידים וההורים מגדרם, וכך גם את כל מי שעוקב אחר מה שקורה בתוך בית הספר עמותות, אנשי חינוך וסתם אנשים שאכפת להם מבית הספר ומהתלמידים, שראו בהחלטה של משרד החינוך שגיאה שתפגע בתפקוד בית הספר, ביציבות בית הספר ובסטטוס החינוכי, באקלים החינוכי של כלל המורים והתלמידים. בדרך כלל הערכה של מנהל או מנהלת נמדדת על פי שישה מישורים: הצלחת התלמידים יש, מורים מרוצים יש, ועד הורים מרוצה וקהילת בית ספר מרוצה יש, דוח מפקח חיובי יש. עירייה מרוצה כנראה שלא, משרד חינוך מרוצה כנראה שלא. אני לא מכיר. אלה צדדים חשובים מאוד. אבל במתמטיקה זה ארבעה מול שניים, למרות שזה לא ממש מתמטי. אגב, אמרו לי שהיה גם איזה עימות בין המנהלת לבין פקיד בכיר בעירייה, שכנראה לא שכח לה את העימות הזה ואת העובדה שהיא התעמתה איתו. בעיקר אני מציע לעירייה ולמשרד החינוך להקשיב לדרישות האלמנטריות של ההורים, שבסך הכול דואגים לחינוך ילדיהם, ולבחון את הסוגיות התלויות לעומק, לפתור אותן ולהחזיר את בית הספר למסלול ההצלחה מחדש. חיוואר בערבית זה דיאלוג,

ואני מאמין שאפשר להגיע לפתרון לטובת התלמידים בחיוואר, בדיאלוג בין הגורמים המעורבים. תודה רבה. שם בית הספר מלמד על כל מה שאנחנו צריכים לעשות קצת טוב יותר, באופן כללי. תודה רבה לך. חבר הכנסת טאהא, אתה רוצה להגיד משהו או שקודם נשמע את נציגי משרד החינוך? אני מעדיף לשמוע את עמדת האורחים ונציג המחוז ואחרי כן אני אדבר. בסדר. אנא תציג את עצמך, שם ותפקיד, לפרוטוקול. אני חבר ועדת המעקב לענייני חינוך במגזר הערבי. גם אני מילאתי תפקידים רבים, לא רק את זה. בין היתר הייתי גם מנהל אגף החינוך בעיריית נצרת, מנכ"ל עיריית נצרת, באבו גוש היינו במשך ארבע שנים והייתי אחראי על המנהלת הזו, שהייתה באמת מובילה, וחבל שהייתה החלטה כזאת. היא יכולה להנהיג, היא יכולה לקדם, לפתח צוות, היא יכולה גם לשתף הורים. ראינו את המכתבים של ההורים, ומה שסקר חבר הכנסת אחמד טיבי הוא נכון. אנחנו דורשים שמשרד החינוך ישקול מחדש את ההחלטה שלו. אני יודע מקרוב,

אני לא הייתי שם, שבעימות עם העירייה, כל האשמה של המנהלת זה שהיא שאפתנית. גם באבו גוש היא הייתה שאפתנית אבל שמחנו שהיא שאפתנית ונתנו לה הרבה והיא קידמה את בית הספר. זה לטובת כולנו משרד החינוך,

זה לטובת כל הציבור. אני מכיר אותה מאבו גוש ויש לה שם טוב ויכולות. היא מנהיגה, היא יכולה. הם ביקשו ממנה שתבוא לחיפה,

שתעזוב את אבו גוש ותבוא לחיפה, והיא קבועה, היא כבר עשר שנים במשרד החינוך. על כל פנים, אני רוצה להתייחס למצב החמור יותר והמוזנח של בית הספר. אני נדהם, 45 שנים אני בתחום הזה ולא נתקלתי בבעיה כזו, ועוד בחיפה, עם כל המשאבים של עיריית חיפה, עם המצב הכלכלי שלה. מה גם שאת כל המשאבים הדרושים משרד החינוך מספק. אם העירייה ביקשה ואני יודע שהיא ביקשה וקיבלה אפילו תקציב לחידוש מבנים. יש סעיף במינהל לפיתוח של משרד החינוך שנותן עד 2 מיליון שקל, אז יכולים לפתור את הבעיה. ציוד וריהוט זה חובת העירייה. מעבירים לבית הספר ציוד משומש. מאיפה בא הריהוט המשומש לבית הספר? בית ספר אחר נסגר לפני עשר שנים. לא הביאו ציוד חדש אלא מבית ספר יהודי העבירו את הציוד שלא היה בשימוש. המנהלת אומרת לי שילד בכיתה ד' יושב על כיסא של כיתה א'. אתה אומר שהדרישה שלה לטיוב התנאים היא שהביאה לעימות?

יש לי התכתבויות שלה עם האחראי בעירייה, שהיא העבירה לי. כל האשמה שלה זה שהיא ביקשה ציוד נכון, שהיא ביקשה לשפץ את בית הספר. אני רוצה להוסיף עוד שבמשרד החינוך מספקים מבנים יבילים, קרוואנים, וזה משרת לחמש שנים. 12 שנים יש להם קרוואן, לא נזכרו להחליף את הקרוואן הזה.

אנחנו דורשים, ומשרד החינוך בירושלים נענה, זה לא כל כך קשה, יש פרוגרמה קיימת ויש פרוגרמה תקנית. שיעשו את ההפרש בין הפרוגרמה הקיימת לתקנית ויקבלו את הכסף. יש תקציבים. אבל זה אומר שהעירייה מזניחה את בית הספר, לצערי. רציתי לגשת לעירייה על מנת לעזור, מטעם ועדת המעקב, אבל לא נשאר לנו זמן כאשר פיטרו את המנהלת. אני מוכן לתרום מזמני על מנת לגשר בין הצדדים,

גם עם משרד החינוך. עכשיו אנחנו נשמע את מנהל המחוז אומר: בעניין המנהלת זה אני, אבל בעניין הבינוי והציוד זה העירייה. נכון, אבל אם שלטון מקומי לא מבצע את המשימה שלו חובת השלטון המרכזי להתערב ולהגיד לו: צריך לתקן ולקדם. איך בית ספר, שהתיאוריה שלו היא קידום, היא אמנות, היא מדע,

אין מעבדה, אין ספרייה, אין חדר מורים שיישבו בצוותים. אז מה יעשו בזמן הקורונה? מה יעשו ב-1 בספטמבר? ב-1 בספטמבר אולי תהיה חלוקת כיתות. איפה יחלקו? לאן ילכו התלמידים? זה דבר אחד. המצב פחות או יותר מוכר לכם. הבקשה שלי היא שנקבל כאן החלטה או המלצה ועדת החינוך יכולה גם להחליט וגם להמליץ בפני משרד החינוך, בפני העירייה, שיממשו בזמן חופשת הקיץ את שיפוץ וחידוש מבנה בית הספר. יש להם תקציב וזה לא לוקח זמן רב. בזמן שאנחנו מגישים למשרד החינוך אנחנו מגישים מפרט טכני. על פי המפרט הם יכולים להוציא מכרז ולבצע את זה בתוך חודש ימים. דבר שני, ציוד וריהוט זה לקנות את מה שחסר. עיריית חיפה חייבת לספק את הציוד והריהוט המתאימים לתלמידים האלה, זה חובתה, וגם אם אין לה מקורות היא יודעת מאיפה להביא את המקורות. אני מבקש מוועדת החינוך לערוך סיור בתחילת שנת הלימודים, ב-1 בספטמבר, בבית הספר חיוואר כדי לעמוד על הדברים מקרוב. וכפי שאמרנו בתחילה, אנחנו מבקשים מאוד, אנחנו לא מכירים את המנהלת החדשה שנבחרה, אין לנו משהו נגדה, אני לא יודע מי היא, אבל החלפת מנהלים, על פי הידע המקצועי שלנו, עשויה להרוס מוסד חינוכי. בכל שנה מנהל אחר. עד שמנהל יתייצב שנה בשנה השנייה הוא מתחיל לעשות את הדברים הטובים. אני מבקש שישקלו. תודה לך. כדאי שנשמע את משרד החינוך ואז כמובן נחזור אליכם.

אולי לפני כן תאפשר לי לדבר כי אני מכיר את הסיפור יותר מקרוב ולעומק ויש לי ניסיון. בסדר גמור. מיד נפנה אל משרד החינוך.

תודה רבה אדוני היושב-ראש. הסיפור של בית ספר אל-חיוואר התחיל כבר ב-2006 כאשר הוא התפצל. אנחנו היינו חלק מבית ספר חיוואר. זו הייתה יוזמה של משפחות מחיפה להקים בית ספר ערבי יסודי בחיפה.

לא הוקם אף בית ספר ערבי מזה שנים רבות בחיפה. כל החינוך הערבי בחיפה סובל ממחסור בכיתות, ממחסור במשאבים ומחסור בבניינים הולמים, וכמעט כל בתי הספר נמצאים ברדיוס של שני קילומטרים, וכל המבנים ישנים מאוד. אז העירייה רצתה להשתלט על בית הספר והוא התפצל בית הספר שממשיך להתקיים עד היום, בית ספר ששייך לעמותת חיוואר, ובית ספר ממלכתי אל-חיוואר ששייך לעירייה. אנחנו רואים שבית ספר אל-חיוואר שעליו אנחנו מדברים היום עדיין סובל מחוסר במשאבים,

המבנה אינו ראוי לבית ספר. הייתי שם כמה פעמים המבנה אינו יכול לשמש מבנה ראוי לבית ספר.

צריך עוד כיתות וצריך ציוד הולם לבית הספר. הוא נמצא בשכונה שיש בה בעיות תחבורה משמעותיות ביותר, עומסי תנועה כל היום. בית הספר נמצא צמוד לכביש ורוב בתי הספר הערביים ממוקמים באותה שכונה. לכן צריך לנסות למצוא מבנה חלופי. בנוסף לבעיות הרכוש, הציוד והמנהלת, הבעיה המרכזית היא אי היענות של העירייה ואי רצון אמיתי של העירייה לטפל בבעיות. היא לא רוצה לנהל את הדו-שיח הזה עם האוכלוסייה הערבית, עם התושבים הערבים, לא רוצה שישפיעו על חינוך ילדיהם בעתיד ועל התכנים ועל להיות מעורבים, כראוי בחינוך חדשני ממלכתי שמספק את זכות היסוד של כל הילדים. לכן אני מצפה ואני דורש מוועדת החינוך שיהיה לה מה לומר בתחום הזה; שתלך לסיור, אני מאמץ את הדרישה. נפגשתי עם ועד ההורים של בית הספר הזה בחיפה ויש מלא בעיות של בית הספר. הקליניקה המשפטית באוניברסיטת חיפה נותנת סיוע, ונדמה לי שגם עמותת מוסאווא, כולם עוזרים לבית הספר, אבל הוא צריך עזרה מוועדת החינוך כדי באמת לפתור את הבעיות הרציניות.

אני רוצה שנשמע את משרד החינוך, כי הזמן עובר ואנחנו עורכים דיון מבלי לשמוע את הצד השני ונראה לי שזה חשוב, ומיד תקבלו זכות דיבור. בבקשה ד"ר סער הראל, מנהל מחוז חיפה. נראה לי שעמדתך משמעותית למדי פה לאור הפתיחה של הדיון.

קודם כול שלום לכולם. אני רוצה לחלק את דבריי לשניים. נתחיל מהחלק היותר ברור מבחינתי, הנושא של מכרז ומינוי מנהלים וכן הלאה. אגיד באופן הכי ברור שיכול להיות: היה מכרז לבית הספר. המנהלת שכיהנה בו השנה הייתה במינוי זמני. היא ידעה את זה כאשר היא באה לשנה הזאת. הייתה שם מציאות ארוכת שנים לפניה, של מנהלת שהייתה שם במשך שבע שנים, ואחרי כן היו לנו עוד שנתיים עם מנהל אחר. מכיוון שהוא עזב ברגע האחרון,

מינינו אותה לשנה. היא ידעה שזה מינוי זמני. היה מכרז מקצועי של ועדה מקצועית עם המחוז של משרד החינוך. נבחרה מישהי, שעוד לא קיבלה מינוי פורמלי, אבל לא מהמחוז בכלל. אנחנו מתנהלים פה ברמה המקצועית והמדויקת ביותר, ובמכרז נבחרים הטובים ביותר, וגם פה נבחרה הטובה ביותר. לא אכנס לתיאורים שנאמרו פה סביב הצלחתה או אי-הצלחתה של המנהלת, גם בשל צנעת הפרט וגם כי יש פערים גדולים מהתיאורים של הדברים ונראה לי שזה לא העניין של ועדת הכנסת לעסוק במכרז כזה או אחר של מנהלת או בחוות הדעת שלנו על מנהלת שכיהנה או מה נעשה במהלך השנה האחרונה. אני חושב שזאת לא הפלטפורמה ולא הבמה, גם כי אנחנו מכבדים את המנהלת שעשתה שם שנה של עבודה כזאת או אחרת וגם כי אנחנו מאחלים הצלחה למי שנבחרה. אנחנו חושבים שנבחרה שם מנהלת שתהיה הראויה והטובה ביותר ובית הספר ייכנס ליציבות שהייתה לו עד לפני הכניסה של המנהלת הזאת, כמו בשנים הקודמות, ואני בטוח שזה יהיה מוצלח. זה לגבי הנושא הזה. אנחנו מלווים עמוקות את בית הספר. דרך אגב, אנחנו תומכים בו בהרבה מאוד משאבים. לדוגמה, זה בית ספר שמקבל מאיתנו על הליבה שלו תקן של יועצת, שעות לייעוץ ושעות מעטפת. אנחנו מלווים שם סביב תוכניות פדגוגיות שהרשות מכניסה, אני מדבר על הפדגוגיה, דברים שהם ייחודיים בכניסה שלהם אל תוך בית הספר, מליווי של תמיכה פרטנית לתלמידים ועד ליווי לתוכניות, ואפילו דרך סל תרבות. זה אף פעם לא מספיק לדעתי, אנחנו תמיד רוצים יותר ומשקיעים גם בשנים האחרונות יותר. אנחנו גם מקיימים דיאלוג מתמשך עם ההורים ונמשיך לקיים דיאלוג עם הורי בית הספר, שהם לא מקשה אחת, יש מגוון של דעות, אין מייצג אחד של הורים. אנחנו שומעים מגוון רחב של דעות הורים. נמשיך להיפגש עם ההורים, כפי שאנחנו נפגשים עם הצוות ובכלל. אז אני שם את זה שנייה בצד. אני באמת מקווה שמי שנבחרה תעשה עבודה מצוינת. אני בטוח שבחרנו אדם ראוי וטוב. לא פיטרנו מנהלת קיימת. היא הייתה מנהלת במינוי זמני,

המנהלת הנוכחית הייתה מועמדת במכרז? כן, היא ניגשה למכרז כמועמדת, זה בסדר גמור. היו עוד 5 6 מועמדים, אני לא זוכר את המספר המדויק, ונבחרה הטובה ביותר. דרך אגב, נבחרה מישהי לא מהעיר, לא מהמחוז, בוועדה מקצועית לגמרי. אני מקווה מאוד שנבחרה מנהלת ראויה ביותר, והיא תצליח ותציל את בית הספר הלאה. זה בעניין הזה, ואני באמת לא אכנס לפרטים ולתיאור של חוות הדעת על המנהלת הקיימת, שעשתה עבודה באמת מורכבת בשנה, מתוך ידיעה שהיא באה למינוי זמני בפועל עד למכרז. בעניין התשתיות

לא הזמנתם לכאן את אנשי הרשות המקומית של חיפה. הזמנו.

מחזיקים פה בשני כובעים.

בתפקיד הרגולטורי שלנו אנחנו מאוד מאוד לוחצים ורוצים שהשיפור בתשתיות של בתי הספר בכלל, ובחברה הערבית בפרט, ימשיך ויתבצע בפועל. היו כאן הרבה מאוד סוגיות מורכבות, של מבנה לשימור שעיכב את התהליכים,

סוגיות מורכבות של בעיה דמוגרפית וצמיחה זה בית ספר קטן, יש בו כיתה אחת בכל שכבה, שמספר התלמידים בה מצטמצם.

זה בית ספר במבנה מיוחד, בית ספר של כיתות א' ח' ולא א' ו'. נדמה לי שיש שתי כיתות בשכבה. אתן לכם להתייחס בסוף כי אז נוכל לשמוע האחד את השני גם בזום. השאיפה שלנו היא כמובן ללחוץ כל הזמן על שיפור המבנים ועל שיפור התשתיות, ואנחנו עושים את זה גם מול עיריית חיפה, על המורכבויות שיש בזה. כולל העובדה שממש בחצי השנה האחרונה הסתיים התהליך של נושא המבנים ויש בחינה איפה ואיך רוצים להרחיב את המבנה הזה. בבית הספר הזה דאגנו ביחד עם הרשות שייכנסו אליו השנה 38 מחשבים נייחים; יש שם הזמנה שאושרה של 20 מחשבים ניידים חדשים, כולל מעבדה, יש שם שני מקרנים שאושרו טרם הדיון הזה, הייתה שם כניסה של 15,000 שקלים סביב ריהוט. זה לא מספק, אנחנו רוצים עוד, וגם ייכנס עוד. אני מקבל מן הרשות אינדיקציות על הרצון העמוק שלהם להמשיך ולהעמיק את התמיכה. אנחנו כמובן תמיד רוצים שתהיה תמיכה רחבה יותר ועמוקה יותר, וגם המשרד, ככל שיש הכרה בצורך, עושה את זה. לגבי שיפוצי קיץ אנחנו עוקבים דרך אגף הבטיחות שלנו ומחלקת הבינוי שנמצאת אצלנו, בשיתוף עם ירושלים והעירייה, סביב השיפוצים של הקיץ כל נושא הרטיבויות וכל נושא התשתיות הבסיסיות. זה לא מספק כי באמת המבנה שם מורכב, והיה עליו דיון סביב נושא שימור מבנים. זה דיון ארוך שנערך הרבה מאוד שנים והגיע לפתרון ממש בתקופה האחרונה. אני מקווה מאוד שנגיע לשיפור בתשתיות שם. אנחנו יושבים ביחד עם הרשות ועוקבים אחרי הנושא הזה מקרוב, מתוך כוונה לראות שהתשתיות ישתפרו.

זה לא בית הספר היחיד בעיר שסובל מתשתיות במצב כזה. אני יודע, לפחות הרשות החדשה שנכנסה לפני שנה וקצת לתפקיד עושה מאמץ גדול לשפר את התשתיות בבתי הספר בכלל, ובחברה הערבית בפרט. אנחנו איתם על הנושא הזה. ככל שנוכל לשפר, ונעשה מאמץ גדול שזה ישתפר, נעשה את זה. בטח בציוד הרך, אבל גם בהיבטים של מבנים, שהם היבטים מורכבים יותר בתוך מבנה אורבני בעיר כמו חיפה, בטח בשימורי מבנים. אבל כל מה שקשור בציוד רך, כמו מחשבים, כמו מעבדות ניידות שאנחנו מכניסים שם, כמו מקרנים וכמו ריהוט, אנחנו נדאג ונוודא שזה יקרה. גם אנחנו מזמינים את כולכם לסייר ולראות שהדברים מתבצעים. אתם מוזמנים לראות את זה מקרוב. אנחנו גם נפגוש את ההורים במהלך הימים הקרובים. אנחנו יודעים שהסערה הגדולה התעוררה סביב היציאה של המנהלת, כי אני לא זוכר שהיא העלתה קשיים כאלה בעבר, והיא פגשה אותנו די הרבה פעמים.

הדברים עלו בעיקר סביב אי הבחירה שלה במכרז, ואז פתאום הייתה הצפה עמוקה של הדברים אל המחוז. בלי קשר לזה, ליווינו את התהליכים לאורך כל השנה ונמשיך לשחרר את הדברים. זה לא שאנחנו מרוצים לגמרי ממה שקורה, אבל אני בהחלט רואה תהליך מתקדם בנושא הזה, בטח בכל מה שקשור להצטיידות רכה. בתשתיות אנחנו נבדוק איך העירייה ניגשת לשיפוץ המבנה ולהרחבה שלו בהקשר של שימור המבנה שם. צריך להגיד עוד פעם, זה בית ספר שיש בו בשכבת א' כיתה אחת, בשכבת ב' כיתה אחת, בשכבת ג' כיתה אחת, בשכבת ד' כיתה אחת. אפשר לנענע בראש אבל אלה הנתונים שמונחים מולי. לכל שכבה יש כיתה, פרט לשכבת ז' שיש שם שתי כיתות שעולות ל-ח'. זה גם בית ספר שמונה שנתי. אנחנו שומרים את המבנה השמונה שנתי שלו. על מנת שנבין, חלק מהתמיכה של המחוז בעניין הוא למשל בנושא החינוך המיוחד בבית הספר. אנחנו מגדילים שם את התקנים של החינוך המיוחד גם השנה, כדי לאפשר לשמר את הליבה שלו ואת המרחב הכיתתי הרחב שלו שמאפשר גם תקן של סגנות וכן הלאה. אנחנו בונים את כל נושא החינוך המיוחד בתוכו. בסופו של דבר הרצון שלנו הוא לחזק מאוד את בית הספר, לתת לו רוח גבית, לתמוך בו. אין רצון לסגור אותו או להחליש אותו, להיפך. יש לנו רצון גדול ועמוק מאוד לחזק אותו. אנחנו מאמינים בבית הספר הזה, אנחנו מאמינים בתלמידים שלו, בצוות שלו ובקהילה שלו. אנחנו מאוד מאוד רוצים לחזק אותו, וכך נעשה. אני חושב שבחרנו מנהלת שתעזור לנו מאוד לקדם אותו בשנים הבאות. (היו"ר ווליד טאהא) תודה רבה ד"ר הראל. נשמע את חבר הכנסת איימן עודה, בבקשה. תודה רבה, כבוד היושב-ראש. אני גם רוצה לברך על הנוכחות של ראג'י מנסור ועאטף מועדי, מבכירי האנשים המובילים בתחום החינוך בקרב החברה הערבית. גם לפני שעה קלה דיברתי עם ד"ר סער הראל וסיכמנו שבימים הקרובים, אפילו ננסה שזה יהיה הכי מוקדם, תוך יומיים תהיה פגישה בינו, בין המחוז, לבין ההורים מבית הספר. אני מקבל את מה שאמרו קודמיי. יחד עם זאת דיברתי עכשיו עם יו"ר הוועדה המתמיד, רם שפע, וסיכמנו ביחד שתוך תקופה קצרה מאוד ועדת החינוך תבוא לסיור בחיפה. מבחינתנו זה דבר כל כך חשוב. במסגרת החינוך הערבי בחיפה יש בתי ספר פרטיים ויש

אף אחד לא יכול להפריז בחשיבותם של בתי הספר הפרטיים. אני מאמין שהם נתנו לציבור שלנו - - - ההגדרה הנכונה שלהם: מוכר שאין רשמי. הם לא פרטיים, הם בפיקוח משרד החינוך. פרטיים לא במובן של אליטה, זה נושא אחר. אלה בתי ספר שתרמו לציבור שלנו במשך 300 שנים בצורה אדירה, והם בתי ספר שממשיכים לתרום, וכולנו צריכים לעזור להם. מה גם שהם נתנו גם את האדמה. גם בית הספר וגם ההורים משלמים תשלומים חודשיים. תראה כמה הם סוגרים חלל ריק שהממשלה אמורה לסגור אותו. לכן הרבה הערכה לבתי הספר הללו. יחד עם זאת, יש בתי ספר רשמיים שמצבם מחפיר. אם אנחנו רואים את הפער, גם מבחינת אחוזי הצלחה בבחינות הבגרות, גם מבחינת מי שמגיע לאוניברסיטה אחר כך, גם מבחינת מי שמצליח ברמה החברתית והכלכלית בחיים אחר כך, יש הבדל עצום. זה גורם לפערים, גם מעמדיים וגם בכל הרמות. לכן חובה על כולנו לעשות הכול בשביל לשפר את החינוך הרשמי בעיר חיפה ובכל מקום, אבל אנחנו מדברים על חיפה עכשיו. דיברתי עם יושב-ראש הוועדה והוא אמר לי שאנחנו נשב היום ונקבע מועד לסיור של ועדת החינוך בעיר חיפה, בבתי ספר רשמיים, איך להוביל אותם למקום מתקדם יותר. זה צו השעה.

תודה רבה חבר הכנסת איימן עודה. לפני שאני נותן את רשות הדיבור לעאטף מועדי, כמובן תודה ד"ר סער הראל. אני לא רוצה להתייחס ספציפית לתהליך של המכרז ושל בחירת המנהל או המנהלת כי אין לי הרבה פרטים לגבי הסוגיה. אני רוצה להתייחס לסוגיה השנייה שאליה התייחסת, והיא המוכנות של בית הספר, שיפוצי קיץ, גם בבית הספר הספציפי הזה וגם בכלל בתי הספר. אני אומר שיש בעיה. אנחנו צריכים להודות שיש בעיה. יש לנו עשרות בתי ספר, ולא רק בעיר חיפה, שאינם מוכנים לקראת פתיחת שנת הלימודים הבאה. לא הסקנו מסקנות מכך שאלפי ילדים לא הצליחו ללמוד מרחוק בתקופת הקורונה בגלל שאין להם אמצעי קצה או שאין להם תשתית של תקשורת שתאפשר להם ללמוד מרחוק, ועדיין לא שמענו את המשרד אומר לנו כיצד הוא יפתור את הבעיה. אני לא רואה שהנושא הזה מקפיץ מישהו. הנושא הזה חשוב מאוד כי לא נשאר הרבה זמן לפתיחת שנת הלימודים ויש אלפי או אולי עשרות אלפי תלמידים ערבים בצפון, במרכז, בדרום יש קטסטרופה מוחלטת שלא יצליחו ללמוד גם בתחילת שנת הלימודים הבאה. על כן צריך להיערך לזה ולעשות הכול כדי לא לאפשר ולו לתלמיד אחר, ובוודאי לא לאלפי או לעשרות אלפי תלמידים, להיות מחוץ למעגל זכות הלימודים. אנחנו נשמע את עאטף מועדי מוועדת המעקב לענייני חינוך בחברה הערבית. שלום לכולם. אני מברך על הדיון, כפי שאני מברך את יושב-ראש הוועדה, את מנהלת הוועדה ואת חברי הכנסת חברינו. בית הספר חיוואר הוא בעיה שמתגלגלת מאז 2006, וזה חלק מן הבעיות של החינוך הערבי. יש ממש חיתוכים רבים ונפגשים באותם בעיות וחסכים וצרכים, אבל פה אני חושב שחייבים להתנער מכל הסכסוכים והבעיות הקיימות והלא קיימות, ולפעמים אנחנו ממציאים בעיות, באמת לקחת יוזמה רצינית ומהירה כדי לספק את כל הצרכים, את החסכים וכל מה שקיים שם, אם זה בתשתיות ואם זה בציוד. הרי כבר ברור שהחלפת מנהלים טובים במקרה הזה לא תפתור את הבעיה. להחליף ארבעה מנהלים בתוך ארבע שנים באותו בית הספר זה נשמע לא טוב. כולם יודעים את זה, זה הרסני, זה הורס את בית הספר עצמו ואת החברה שמסביב. עיריית חיפה עם מנהל המחוז במשרד החינוך חייבים לקחת יוזמה ולהתחיל לפתור בעיות על פי תוכנית מוסדרת ולתת משאבים. מה שצריך פה הוא תוכנית ומשאבים, לא החלפת מנהלים ומנהלות.

הזמן אוזל ואנחנו כבר חודש לפני פתיחת שנת הלימודים הבאה. צריך לקחת את הדברים לידיים ולהתחיל לעבוד.

אני רוצה להפנות שאלה למנהל המחוז, סער הראל, ולשאול מדוע אנחנו רואים פערים כה גדולים בין העמדה של הקהילה המקומית, של קברניטי הישוב, של אנשי ציבור ערבים, לבין העמדה הרשמית? מאיפה זה נובע? למה צריך להיות כזה פער? למה לא מסכימים על הנושא? איפה הבעיה? אני רוצה להתייחס לכמה דברים. קודם כול, אשמח לענות, תודה על ההזדמנות. לגבי ההערה שהייתה כאן על שיפוצי קיץ אנחנו בכל המחוז, בחברה הערבית בפרט אבל בכל המחוז, עסוקים עמוקות בשיפוצי הקיץ ובהתארגנות לפתיחת שנת לימודים. כמו בכל שנה, אנחנו בעיצומם של הדברים, למרות שזו שנה מורכבת. אני מאמין שנהיה מוכנים, כמו בכל הארץ. המשרד עושה מאמץ גדול, ביחד עם הרשויות המקומיות. הייתי בשבוע שעבר באום אל פחם וראיתי דברים מדהימים שנעשים שם לקראת פתיחת שנת הלימודים. המחוז הוא עם כל ואדי ערה וחיפה ופורדיס וג'סר א-זרקא. אנחנו פרוסים בהקשר של החברה הערבית בפריסה רחבה ובביצוע הדוק מאוד של לוחות זמנים. אני מאוד אופטימי ומאמין שנהיה מוכנים, הרשויות יהיו מוכנות לפתיחת השנה מבחינת השיפוצים וההתארגנות.

לגבי סוגיית הלמידה מרחוק זו בהחלט סוגיה מורכבת שהמדינה עוסקת בה באופן אינטנסיבי מאוד. אדוני, אתה יודע להגיד שבתחילת שנת הלימודים אתה מתחייב שלכל בית ספר לא תהיה בעיה של תשתית תקשורת ושכל תלמיד יקבל זכות ללמוד גם מרחוק כאשר יש צורך? אני לא יכול להתחייב על מה שאני לא יכול. עניינים של תשתיות אינטרנט, שמאפיינים בכלל את העיר חיפה, לא רק את החברה הערבית בחיפה, את העיר חיפה בכלל, אלה עניינים מורכבים שאנחנו מנסים למצוא להם פתרונות. זה לא דבר ייחודי לחברה הערבית בחיפה. בחיפה הפס צר

לכן אנחנו בונים מערכת שעות מותאמת לגודל ולרוחב הפס. בכל רשות אנחנו מתנהלים באופן דיפרנציאלי כדי להתאים לתשתיות. אני רוצה לעשות דברים ריאליים, לא דברים שהם רק בשביל לדבר. יש מקומות שבהם יש לנו בעיה של תשתיות אינטרנטיות, בלי קשר לחברה הערבית, ואנחנו מתאימים את עצמנו בהתאם לתשתית, בונים הרבה פעמים מערכת לימודים בהתאם למה שיכול לשבת על רוחב הפס ומה שלא. אמרתי שאנחנו עובדים על הכנת המבנים שיפוצים, ציוד, התארגנות כמו בכל שנה ואנחנו עושים פה מאמץ ניכר. תמיד אני אומר שאני לא חף מביקורת ותמיד רוצה לשפר עוד ועוד ותמיד יש לנו רצון להיות טובים יותר, אבל אנחנו עושים כל מה שאנחנו יכולים כדי להעמיד את המבנים באופן כזה שיאפשר פתיחת שנה. אני מאמין שברוב המקומות,

נעמוד בזה ונפתח שנה. כפי שהשר אמר: ב-1 בספטמבר יהיו לימודים,

בין אם משולב, בהתאם למתווים שייצאו בצורה מסודרת על ידי המשרד. הם עדיין בעבודה והמשרד הוא הגוף הרשמי שיכול להוציא את זה אל הפועל, לא אני. מה אתה יודע להגיד לנו על ההיערכות שלכם לגבי אספקת אמצעי קצה לתלמידים שאין ברשותם? בגלל שזה בזום קשה הדיבור המשותף אז אני אסיים ואתן לך לשאול, אין שום בעיה. אני יכול להעיד ויודע שהמשרד בירושלים בראשות השר והמנכ"ל עושים עבודה מאומצת מאוד בטיפול במורכבות של אמצעי קצה, ברמה ארצית, לאותה אוכלוסייה שיותר קשה מבחינתה לעשות שימוש באמצעי קצה. יש על זה דיון, יש בזה עיסוק, יש בזה מורכבות, גם משאבית וגם פיזית וגם ביצועית. אבל עוסקים בזה, עובדים בזה. אני בטוח שהאנשים המצוינים תחת המנהיגות שיש היום במשרד יגיעו וימצאו את הדרך גם לתת פתרונות עד כמה שאפשר. לא שאני יכול להגיד משהו שייתן תשובה הרמטית ומלאה אבל אני יודע שעושים מאמצים ניכרים בנושא הזה. כשיהיו תשובות כמובן תצא הודעה רשמית ופורמלית מן המשרד. השר הוא שנותן תשובות ואמון על העניין הזה ועושה את זה באופן אינטנסיבי מאוד, מתוך דאגה ורגישות, אכפתיות עמוקה שלכל ילד תהיה יכולת ללמוד ולרכוש השכלה, גם בסיטואציה משברית כפי שיש לנו עם הקורונה.

אנחנו מסתכלים כאן דיפרנציאלית על רשויות, אנחנו מסתכלים דיפרנציאלית על גיל יש הבדל בין כיתות א',

ג' לבין כיתות ד',

והעל יסודי. יש כאן התנהלות שאנחנו מרכיבים למערכת והכנה עם המנהלים של בית הספר. אני לא בטוח שיש לנו כאלה פערים אל מול קהילת ההורים. יש מקומות שבהם יש לנו דילמות, יש מקומות שבהם יש לנו מחלוקות. זה לא פער אחד מצטבר וגדול. יש מקומות שבהם יש באמת פערים גדולים יותר ויש מקומות שבהם יש לנו הסכמה. אנחנו יודעים להגיד דבר אחד. אמרתם ששם בית הספר הוא "דיאלוג". אני חסיד של דיאלוג. אני חושב שנכון שאנחנו מדברים עם ההורים ונכון להמשיך לדבר. לא שתמיד אנחנו יכולים להבטיח תשובות לכולם ופתרונות לכולם. אני יכול להבטיח דבר אחד: אנחנו תמיד פתוחים לדיאלוג. אנחנו מאוד רוצים לשפר, אנחנו מאוד רוצים לקדם בית הספר הספציפי הזה הוא בית ספר ייחודי, דרך אגב את החינוך הערבי בפרט, אבל בכלל את החינוך במחוז ובחיפה ובארץ. בחלק מן הדברים המפתח הוא באמת דיאלוג מתמשך. יש ייצוגיות מגוונת של הורים, הורים הם לא מקשה אחת. אתה שומע מגוון של דעות, אתה שומע מגוון של נושאים שעולים. בחלק יש בין ההורים הסכמה, בחלק אין עם ההורים הסכמה

יש מקומות שאנחנו יכולים לעזור קונקרטית ויש מקומות יותר מורכבים. אנחנו נסתפק בזה כי הזמן שלנו אוזל ויש לנו גם אורחים בזום שעוד לא שמענו אותם. סמר קודחה,

שלום לכולם. אני עו"ד סמר קודחה מן הקליניקה לזכויות אדם באוניברסיטת חיפה, הפקולטה למשפטים. אני וריצ'רד כראם, שהוא יושב-ראש ועד ההורים של בית הספר, יושבים כאן ביחד. אני מלווה את בית הספר כבר כמה שנים בכל מה שקשור במיוחד לעניין המבנה והתשתיות המאוד לא מותאמות לבית ספר. יש כמה דברים שאני רוצה להתייחס אליהם. קודם כול אתייחס אל מה שאמר ד"ר הראל. אני לא רוצה כרגע לפרט הרבה בעניין המכרז כי זה עניין של דיני מכרזים, זה עניין של תקינות המכרז, זה גם עניין של המנהלת. אני יודעת בוודאות שוועד ההורים ומרבית ההורים אינם מרוצים מהחלפת המנהלת. נכון, הייתה שקיפות מן ההתחלה, מן ההתחלה ידעו שהמנהלת נכנסה בוועדת מינוי, כלומר ידעו שמצפים למכרז בסוף השנה, אבל היינו מצפים גם ממשרד החינוך, גם מן העירייה וגם מוועדת המכרזים שכן תיקח בחשבון את עניין הפגיעה ביציבות, את המצב הקשה מאוד של בית הספר, את האלימות שבאה גם כתוצאה מן הצפיפות שיש בבית הספר, את חשיבות התפקוד ובניית מערכת אמון, שהמנהלת הזאת התחילה לבנות, את הדברים שהיא פעלה בשקידה ביחד עם ההורים. עברה שנה קשה מאוד, במיוחד בגלל הקורונה, עד שהיא התאקלמה והעובדה שלפני כן גם היה מנהל זמני לתקופה של שנתיים. כל אלה הם שיקולים חשובים מאוד כשבאים לבחור מנהל לבית הספר. הדיון הוא לא על אדם. זה לא לעניין שאנחנו נעשה פה דיון על מנהלת כזו או אחרת. תדברי על נושא בית הספר, הצרכים שלו, איך הוא נראה. נעזוב את הקטע של המכרז. אני מתייחסת לזה. אני רוצה לתקן, קודם כול. זה לא מדויק: יש 12 כיתות בבית הספר בסך הכול, כאשר יש שתי כיתות ו', שתי כיתות ח' ושתי כיתות חינוך מיוחד. זה בדוק, זה המצב בפועל. כך שהדברים שנאמרו קודם לא מדויקים. מה שקורה עכשיו בעניין מספר הכיתות קשור לעירייה, וחבל שנציגיה לא נמצאים פה, אבל משרד החינוך, בתור הזרוע המבקרת והמפקחת על העירייה, חייב להיות מעורב בזה. כל העניין של מניעת רישום מילדים לכיתה א', המטרה שלו והיעד שלו הוא למנוע פתיחת כיתה א' נוספת, כאשר אנחנו יודעים שתלמידי כיתה ח' מסיימים עכשיו כך שעוברים לכיתה אחת בלבד. התוצאה הישירה מכך היא אובדן תקנים, אובדן תקן סגנית ואובדן תקצוב. זה מאוד מאוד חשוב ומשפיע על בית הספר. אתייחס כדי לתקן את העובדות כי את ממש לא קרובה לעובדות וגם לא קרובה למציאות. ד"ר סער הראל, ניתן לך להתייחס לקראת הסוף. צריך לדייק בעובדות כי אחרת דברים נאמרים ללא בסיס.

אתה תתייחס לזה לקראת סוף הדיון. פרופ' מוריר ח'מאייסי נמצא איתנו? אני עוד לא סיימתי, וגם יושב-ראש ועד ההורים רוצה לדבר. יש לנו מעט מאוד זמן. נשארו לנו דקות ספורות. סליחה, אתם צריכים לשמוע גם אותנו. תשלימי את מה שאת רוצה לומר. הפנייה שלנו למשרד החינוך, וגם לעירייה פנינו לפני שלוש שנים. ב-2018 כבר הוצא היתר בנייה למבנה לשימור, כך שלא מדויק מה שהוצג כאן, שרק לאחרונה פתרו את בעיית המבנה לשימור. אחרי מאבק ארוך מאוד מול העירייה, אחרי שאישרו תקן ואישרו חדרי ספח וכיתות אם, בעצם אושרה פרוגרמה ואושר מפרט להוספת 12 כיתות, כולל ספרייה, חדר מחשבים, אולם לאמנות ולמדעים, שלוש כיתות אם נוספות וחדרי ספח נוספים במבנה לשימור. הוצא מכרז ביצוע וזכה קבלן בביצוע, אך כלום לא נעשה, זה לא בוצע מ-2018 אחרי פסח, כך שזה לא מדויק. ניתנו כאן הבטחות שלטוניות. הנקודה ברורה. הפנייה האחרונה שלנו הייתה בסוף פברואר, הייתה פנייה נוספת גם בשם ועד ההורים על המצב. המצב בחורף היה בלתי נסבל הייתה רטיבות, הושבתו חדרי הספח. מר סער הראל, דיברת על תמיכה פרטנית התמיכה הפרטנית הזאת לא יצאה אל הפועל כי לא היה איפה לתת אותה. הילדים היו צריכים לשבת במסדרונות, לא היו חדרים, החדרים היו מושבתים כל החורף וגם אחרי פסח. כך שיש דברים שנאמרו כאן שהם בכלל לא מדויקים. הדברים לוקחים הרבה מאוד זמן לביצוע ולתיקון וזה לא מקובל. בעצם זה מראה על אפליה ויחס לא שוויוני לחברה הערבית, לבתי הספר, לצורך שלהם ולזכות היסוד שלהם לחינוך לכל ילד.

תודה רבה, העברת את המסר באופן ברור, חד וחלק.

מוריר ח'מאייסי, יושב-ראש ועד ההורים לשעבר,

קודם כול, תודה רבה על הדיון ותודה לכל מי שהשתתף לפניי, ותודה ליושב-ראש הוועד שיושב מולי ולסמר קודחה. זה משולש שבנוי מן העירייה, משרד החינוך וההורים ובית הספר,

זה באמת מבזה את הכנסת ואת הדיון שהעירייה לא מצאה לנכון לשלוח נציג שלה, אבל נתרכז עכשיו במשרד החינוך. קודם כול אני פונה לד"ר סער הראל שנמצא בתפקיד שלו כבר מספר שנים. אני חושב שהדברים שהוא אמר הם נורא יפים אבל הם ריקים מתוכן, הם ממש ריקים מתוכן. אני לא יודע על מה הוא מדבר בכלל. אולי הוא חושב שהאנשים שיושבים מולו לא אינטליגנטים והוא עושה צחוק. הוא נותן לנו הבטחות ריקות לחלוטין, לא מחוברות למציאות, והוא נמצא שם. הבעיות של בית הספר, כפי שסמר קודחה אמרה קודם, ידועות למשרד החינוך מזה חמש או עשר שנים, והוא חמש שנים לפחות בתפקידו ולא עשה כלום. אני רוצה לשאול את סער הראל, ואדבר בקצרה, קח 500 מטר מבית ספר חיוואר בחיפה ותסתכל על כל בית ספר יהודי. תשווה את בית ספר חיוואר לבית ספר יהודי. אתה תמצא שהכול שונה. אתה מדבר איתנו על 35 מחשבים? אתה לועג לנו? אתה מצחיק פשוט. אתה שוכח שבבית הספר הזה אין מגרש משחקים, אין אולם ללמוד בו. תסתכל על בית ספר ליאו בק, שנמצא 500 מטר משם, תסתכל מה יש לו: הילדים משחקים סקווש ושוחים בבריכה. בבית ספר חיוואר אין חדר מחשבים, אין מעבדת כימיה, אין איפה שהילדים ישחקו. ואתה מדבר איתי על 35 מחשבים נייחים? לא צריך את זה, אתה לא עושה טובה לאף אחד. תעבוד ישר ולעניין כמו לגבי כל בית ספר יהודי. אני מצטער להגיד לך, משרד החינוך מפקיר את בית הספר, מתנהג אליו כמו בזימבבואה. זה ממש לא מתאים לשנת 2020. לכן אני מבקש ממך לקחת אחריות. לא לדבר בסיסמאות ריקות. צריך לקחת את הדברים לידיים ולתקן את העוול, שנמשך יום-יום, לבית הספר הזה.

תודה רבה. העברת מסר נוקב. ניתן לד"ר סער הראל להגיב בקצרה. ד"ר סער הראל, תתרכז בתשתיות הרעועות מאוד, גם של בית הספר הזה, שלא מצאו פתרון, וגם של עשרות בתי ספר שאנחנו מכירים. אנחנו נציגי הציבור מכירים את המציאות הקשה מאוד. אל תשווה את הבעיה של התשתיות והתקשורת ואמצעי קצה, אל תשווה אותנו לחברה היהודית כי אין מה להשוות. צריכים להשקיע המון כדי להביא אותנו להתקרב למה שקורה בחברה היהודית.

אדלג כמובן על הניסיון לפגיעה אישית בי, נשים את זה בצד. היא גם לא מדויקת: אני שלוש שנים בתפקיד ולא חמש שנים, ועוד כל מיני אי-דיוקים, בלשון המעטה, שנאמרו על ידי הבחור המכובד הזה, אבל אנחנו נדלג על זה. בפועל בהקשר של התשתיות אמרתי בתחילת הדברים, יש כאן בהחלט צורך להמשיך ולשפר. אלה עניינים של הרשות המקומית אבל בכל זאת אני אייצג פה. אנחנו מאוד רוצים להמשיך ולהשפיע על התשתיות. לוחצים גם על הכרה בצורך. המשרד השקיע מיליוני רבים. אני לא אומר שזה מספק, יש צורך בעוד. יש פה עניינים מורכבים של מבנים לשימור. זה הסתיים לא לפני חמש שנים אלא ב-2019. יש פה עניינים של מכרז, יש פה עניינים של גודל וכן הלאה. אנחנו יושבים מול הרשות המקומית בעניין הזה. אלה עניינים שהרשות בהחלט צריכה לקדם, ואנחנו לוחצים אותה לקדם. בבית ספר יסודי אין מעבדת כימייה. זה פשוט מאוד דיבור סתמי. לא בכל בתי הספר יש מעבדות מחשבים, גם לא בחברה היהודית, אבל אנחנו לוחצים שיהיו. לא בכל בית ספר אנחנו נמצאים במצב של סטנדרטים רצויים. אנחנו לוחצים שזה יקרה, גם על הרשויות המקומיות, ובין היתר גם על הרשות של חיפה, שעושה מאמץ ואנחנו לוחצים אותה עוד ועוד. אני רוצה להגיד משהו על ה"ריק מתוכן" שהבחור הזה אמר פה. אתן דוגמה פשוטה. לפני הדיון הזה, לפני שידענו שהוא יתקיים, הקצינו קרוב ל-200 שעות וזה חריג לבית הספר הזה ספציפית לתגבורים בחיזוק שפה. אנחנו נותנים את זה למנהלת לביצוע. אתן דוגמה אחרת, מכיוון שאנחנו מבינים ויש כאן את פירוט הכיתות המדויק, שיש כבר 34 ילדים הרשומים לכיתה א', וזה לא שונה משנים שעברו, בכל שנה נרשמים פחות או יותר 34 35 תלמידים, מכיוון שהיה לנו חשש לירידה בתקן אנחנו אפילו מקצים עוד תקן של חינוך מיוחד לבית ספר שהיו לו שני תקנים, אנחנו מקצים לו שלושה תקנים עכשיו.

אנחנו עושים פעולות שהן לא ריקות מתוכן, בניגוד להתלהמות שהייתה כאן. אנחנו באמת מקצים מתוך ניסיון אמיתי לקדם את בית הספר, לקדם אותו ברמה הפדגוגית ולשפר אותו. זה לא שאין לנו קשיים. יש קשיים גם בתשתיות במספר חדרים, בחדרי ספח, שקשורים ביכולת של הרשות עכשיו לעשות עבודה אל מול הפתרונות של שימור המבנים, אל מול התקציבים שמוקצים בקיץ. יש דברים שהיה אפשר לתקן אותם באופן מידי, כמו נושא הרטיבות, ובדקנו שזה נפתר. אנחנו יושבים עם הרשות לראות שזה מיושם, אנחנו במעקב צמוד אחרי הנושא הזה. אגיד רק שיש עוד בתי ספר, לא רק בחברה הערבית, שנמצאים בפערים מבניים ואנחנו יושבים עם הרשות המקומית על תוכנית-אב כדי לראות שהיא מקדמת את כל התשתיות המבניות הבית ספריות בתוך הרשות. אני פוגש נכונות גדולה של הרשות המקומית לעשות את זה. אנחנו גם פוגשים רצון של המשרד להקצות לזה משאבים.

בכלל הוקצו בשנים האחרונות משאבים לטובת בינוי ותשתיות. אפשר לזלזל במחשבים, במספרים. יש לנו עוד הרבה בתי ספר שיש בהם חוסר במחשבים ואנחנו מנסים לצמצם את הפערים ועושים עם זה מהלך גדול.

38 מחשבים נייחים. זה מעבדת מחשבים ניידת שנרכשה לבית הספר וצריכה להגיע, זה מקרנים שנרכשו לבית הספר. זה עדיין לא מטפל בתשתיות הכבדות של בינוי, שהן תשתיות מורכבות שקשורות בקרקע ומבנים וכן הלאה, אבל כל מה שקשור בהצטיידות רכה בהחלט אנחנו עושים שם מאמץ רב, שלא רק שהוא לא ריק מתוכן אלא הוא גם מלא בכוונות וגם ביישום הכוונות. זה בהקשר הזה. אחזור ואגיד שלפי פירוט הכיתות שיש לנו כאן, ואנחנו מדייקים אותו מאוד, אנחנו משתדלים מאוד לשמר את התקן כפי שהוא כדי שלא יפלו לנו תקנים,

שזה לא קשור לחברה הערבית אבל אנחנו עושים את זה, ואפילו באופן יצירתי, כי זה מספר הילדים שנרשמו, כי זאת הדמוגרפיה, אבל למרות הדמוגרפיה המצטמצמת ולמרות שרק 34 ילדים נרשמו אנחנו משמרים את זה דרך תקן של חינוך מיוחד, גם כדי לאפשר לקהילה לקלוט לתוכה את הילדים שזקוקים לזה, גם בתוך החינוך המיוחד. אנחנו עושים פעולות יצירתיות ומשמעותיות כדי לשמר את ה-Well being הבית ספרי. כל שאר הדברים, ברמה פוגענית כזו או אחרת, כפי שאמרתי, אדלג עליהם. אנחנו מקיימים ונקיים דיאלוג. ריצ'רד כראם היה איתנו בדיאלוג, היה בדיאלוג עם מפקחת המחוז, דיבר איתה, דיבר עם הרשות המקומית. אנחנו לא מחוז שלא מדבר עם ההורים,

אנחנו מעודדים את זה. גם לא אתייפייף ואגיד שיש לי פתרונות לכול, אבל יש לי רצון ומאמץ גדול לעזור ולקדם. אנחנו מאמינים בבית הספר, בייחודיות שלו ובחשיבות שלו לקהילה. אנחנו פה בשביל הדברים האלה ונמשיך לתמוך בכל מה שאנחנו יכולים, כולל בלעודד את הרשות המקומית להמשיך לקדם פתרונות לתשתיות. אין לזה פתרון קסם אבל בהחלט יש לנו רצון ומעקב, ואני מקווה גם שזה יתבצע ויתממש בשנים הקרובות והתשתיות ישתפרו בתהליכים מתקדמים, בהקשרים של בתי הספר בכלל ובחברה הערבית ובחיוואר בפרט. תודה רבה לך, ד"ר סער הראל, מנהל מחוז חיפה. הדיון היה חשוב מאוד ומקצועי. היו בו גם אמירות אישיות שהיה עדיף לא לומר אותן. הייתה גם אמירה שלך, סער הראל מי שדיבר הוא פרופ' ולא "הבחור הזה". הדיון כל כך חשוב והוא עוסק בזכויות של הילדים האלה ללמוד, גם בבית הספר הספציפי הזה, גם בעיר כולה וגם במחוז ובכל המדינה. צריכים לתת את מקסימום השירות לתלמידים. עדיף להתמקד תמיד בתוכן, בחשוב, ולא בהיבטים האישיים. רציתי לומר את ההערה הזאת. ועדת החינוך תתכנן כנראה סיור בבית הספר הספציפי הזה וגם בבתי ספר אחרים, ערביים ויהודיים, בעיר חיפה ובצפון. אנחנו עושים את זה בקרוב גם בדרום, בנגב, הולכים לבקר, לראות ולהתרשם ממה שקורה. הדיון היה חשוב מאוד. הוא איננו אישי. לא אהבתי את ההערות האישיות שהיו בו.

הוא קשור לזכויות אדם בכלל ולזכויות התלמיד בפרט. תודה רבה לכל מי שהשתתף איתנו באמצעות הזום וגם למי שנכחו פה בכנסת, לכל חברי הכנסת שהשתתפו וגם ליוזם הדיון, ד"ר אחמד טיבי. תודה רבה לכולכם. הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה